אני פותח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה. על סדר היום הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון,

הצעת חוק פרטית של חבר הכנסת מכלוף מיקי זוהר וחברים נוספים שעברה אתמול קריאה טרומית והיום אנחנו מכינים אותה לקריאה ראשונה. אני רוצה לומר לפחות מה כוונתי. כוונתי לפנות ליושב ראש ועדת הכנסת אחרי שאני אעבור במליאה קריאה ראשונה, שייתן לי פטור מחובת הנחה כדי שהוועדה תתכנס עוד היום להעביר את זה גם בקריאה שנייה ושלישית. אני מעריך שהוא יאשר את זה. יופי.

המציע, בבקשה. לגבי החוק הרלוונטי.

עיוות שנוצר עקב חקיקה ישנה שהייתה שבעצם השתנתה גם תוך כדי כוח האינרציה.

הערים הגדולות הלכו וגדלו והתרבו ולכן זה יצר עיוות. זה יצר עיוות בחקיקה שהפחיתה את מספר הסגנים, בטח לגבי הרשויות שנמצאות בתקרה הגבוהה ביותר מבחינת מספר התושבים. לכן העיוות הזה הוא עיוות שבסופו של דבר הוא גם פגם במבנה הקואליציוני הפוליטי המקומי בעיר. אנחנו צריכים לזכור שכל ראש רשות שרוצה לעבוד כמו שצריך, צריך לצדו כמה שיותר אנשים שנמצאים מבוקר עד ערב בעשייה מלאה בשכר, וחלקם כמובן לא בשכר, אבל כמובן כמי שגם מגיע מהזירה המוניציפאלית,

כדי לייצר יציבות קואליציונית פעם אחת ופעם שנייה גם לייצר עשייה כמה שיותר גדולה וברוכה למען העיר שאתה חי בה, אתה צריך כמה שיותר אנשים שהם גם מנהיגים מקומיים,

מאחר שמדובר כרגע בעיר תל אביב, שתי הערות חשובות. הערה אחת.

עיתונאים וכתבים לשלוח לי כל מיני הודעות וטענות שזה חוק ספציפי לאדם ספציפי ששמו הוא ממילא מקום

אחרי פסקה (2) יבוא: "(2א)ברשות מקומית שמספר תושביה הוא בין 400,000 ל-500,000 ארבעה סגנים". בסעיף קטן (א3), במקום "ארבעה" יבוא "חמישה". תודה.

הצעת החוק מתייחסת לאפשרות מינויים של סגני ראש רשות. המספר הכללי של סגני ראש רשות שאפשר למנות ללא קשר לשאלה האם

000 אפשר יהיה למנות שניים פלוס חמישה. המשמעות היא שמספר הסגנים הזה הוא המספר שאפשר למנות ואנחנו לא משנים את מספר הסגנים שאפשר למנות בשכר.

על פי פרשנות משרד הפנים לחוק הקיים, שאנחנו חולקים עליה אבל זאת הפרשנות שמחייבת את הרשויות המקומיות, המספר הכללי של הסגנים הוא זה שקובע את האפשרות למנות סגן נוסף לפי סעיף שהוסף בחוק לאחרונה שמאפשר מינוי סגן נוסף בתנאים מסוימים, באישור שר הפנים, אם הרשות מאוזנת ועוד תנאים שנקבעו בחוק. אם החוק הזה יאושר, כמובן שייפתח הפתח לאותן רשויות שעומדות בו, וכפי שנאמר יש רשות אחת כרגע שהשינוי הזה רלוונטי לגביה בפועל. כי יש חוק ירושלים שמחריג את ירושלים. נכון. הרשות הזאת תוכל לפנות לשר הפנים ולבקש אישור למינוי סגן נוסף בשכר אם וכאשר התקיימו בה כל התנאים שנקבעו בחוק למינוי כזה. תודה. משרדיד הממשלה, מישהו רוצה להתייחס? אגף התקציבים, משרד האוצר. לגבי הצעת החוק. הממשלה תומכת. תכף אני אומר את עמדת הממשלה. עלות הצעת החוק, כמו שאמרתם בדיון המקדים, מבחינתנו יש כאן רשות אחת שזה רלוונטי לגביה והעלות של סגן ראש עיר נוסף זה נדון גם בדיון הקודם שעשינו כאן בהקשר הזה- הוא לפי משרד הפנים יותר לכיוון ה-900-850 אלף שקלים, כולל המזכיר/ה, העוזר/ת האישי/ת וכולי. גם אם הכול כלול, לא הגענו למספר הזה,

הערכות משרד הפנים מדברות על 900-850 אלף שקלים לשנה לרשות. בתל אביב יעמדו בזה. עמדת ועדת שרים היא לתמוך בהצעת החוק ובתנאי שהתחולה שלו נשארת רק לגבי רשויות מעל מספר התושבים שהיה נקוב בהצעה המקורית.

תודה. עיריית תל אביב, אתם רוצים להתייחס?

אני מתחבר לכל מילה שנאמרה כאן. מישהו רוצה להתייחס?

תנועת אומ"ץ, תנועה למינהל תקין וטוהר מידות. השאלה שלי היא האם החקיקה הזאת היא חקיקה פרסונלית לעיר תל אביב. חד משמעית לא.

זאת לא חקיקה פרסונלית. פרסונלית לתל אביב, אין מונח כזה.

לכן אני שואל. לפי הקריטריונים כיום, זה בוודאי נאמר, רק עיריית תל אביב עונה לקריטריון הזה. מחר אנחנו מקווים שעיריות נוספות ייכנסו לקריטריון הזה. כרגע לשאלתך, אכן רק עיריית תל אביב מסוגלת לענות לקריטריון אבל יש לנו עיריות נוספות שאני מודה שלאחרונה לא דיברתי עם ראשי הערים שלהן אבל הם מאוד שמחים ומקווים להגיע לכללים האלה. לכן אנחנו מדברים על קריטריון אחד מאוד ברור, מעל 400,000 תושבים. זה קריטריון שכרגע רק תל אביב עונה לו אבל יש כאן הסתכלות צופה עתיד שמדברת על עוד עיריות שיצמחו בעזרת השם. מדינת ישראל תהיה לא עם תשעה מיליון תושבים אלא 15 מיליון ואז אני מבטיח לך שלא רק תל אביב. עיריית ירושלים.

לכם חוק נפרד. זה לא חוק נפרד. אנחנו נמצאים באותו חוק. אם כבר עשיתם את המדרג, ראיתם שלאור מספר התושבים. אני מוכן לשקול את זה אחרי קריאה ראשונה. אמרתי לך שאחרי קריאה ראשונה יכול להיות שנדון בזה. משה ליאון דיבר אתך?

תגיד למשה ליאון שאם הוא רוצה, שידבר אתי. אם זה חשוב לו. ננסה לראות אם זה יעזור גם לו. בכל מקרה, צריך גם לראות ששמונה בשכר על הכמות, לראות שזה יחס סביר. אנחנו מעל 800,000 תושבים והם 500,000. הם 400,000 ומקבלים ארבעה.

להם יש שבעה סגנים. כמה בשכר? שבעה סגנים בשכר ואנחנו עם 800,000 תושבים. אני מבקש מראש עיריית ירושלים להתקשר אלי ואז אחרי קריאה ראשונה נעלה את זה לדיון ויכול להיות שזה יקרה.

אני מעלה להצבעה לקריאה ראשונה את הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון,

התשע"ט 2019 כפי שהוקראה.

מי נגד? הצבעה בעד, פה אחד הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון, מינוי סגן ראש רשות), התשע"ט 2019 נתקבלה.

חבר הכנסת זוהר, יועיל מאוד אם תשוחח עם היועץ המשפטי לכנסת בעניין הזה. תודה. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 10:27.